לפני שניכנס לדברים. ידידי ממהר אז בבקשה תגיד מה שאתה רוצה. הנושא נוגע אליכם אבל חשוב לי מאוד שישמע את זה נציג האוצר. אני יושב-ראש ועדת המשנה לקידום הביטחון בדרכים. מה שקורה אצלכם הוא איום ונורא וזה חלק משורת מוקדי סיכון שמשרד התחבורה כבר מזמן ניפה. זה לא משהו שעכשיו אנחנו מופתעים ואף אחד לא מכיר. אלה מוקדי סיכון שמשרד התחבורה מכיר, מיפה ותקצב. בא משרד האוצר ב-2018, לקח 218 מיליון שקלים לטובת קניית קרונות לרכבת. בקיצור, אנחנו מגיעים עכשיו למצב שב-2020 אין תקצוב. בדיונים ועדה אמרו נתיבי ישראל שיש להם צוות מוכן, יש להם דרך והם יודעים איך לטפל בזה. בכל מקום שבו הם תיקנו, מספר התאונות ירד ב-50%.

אנחנו יודעים שיש פתרון שיוריד את מספר התאונות אצלם ב-50%. בא משרד התחבורה ואומר, חבר'ה, אין לי תקציב. בא משרד התקציב אומר שיש 19 מיליארד שקלים תקציב,

כל אחד מעביר את הכדור לשני. היתה לי שיחה עם מנכ"ל משרד התחבורה. הוא אמר לי שהוא מצא מקור, משהו מנתיבי אופניים. אני אפילו לא מתייחס למקור. הוא לא מאשר את זה כי הוא אומר שזה פרויקט חשוב שהוא לא מאשר לא לבצע. אז בעצם נוצר מצב שיש משרד תחבורה עם שורה של פקידים,

שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אבל בעצם מי שמחליט וקובע מדיניות, קובע ביצוע, קובע לוחות זמנים, זה משרד האוצר. עד עכשיו הייתי יחסית רגוע ובסדר עם כל הגורמים,

שמשרד האוצר מאשים את משרד התחבורה ומשרד התחבורה אומר שהם ביקשו ולא קורה. אנשים מתים. צר לי שאני צריך ללכת, אני ממש נדרש ללכת לוועדת הכנסת, אבל בואו נפתור את זה. כל הכבוד לך אדוני היושב-ראש על-כך שהעלית את הפנייה הכול כך חשובה. בוא נפתור את זה ואת שאר מוקדי הסיכון. יש מעל 70 מוקדי סיכון מאוד קריטיים שצריך לפתור וזה אחד מהם. זה עוד מעקות בטיחות לרוכבי אופנועים. צריך בשביל כמה מיליונים,

ואנחנו נמנע מוות מיותר. בואו נציל חיים ואחר-כך נדבר על שאר הדברים. יש לזה מקור. אכן זה נושא מאוד חשוב אבל אני רוצה לדייק שמי שהעלה את הנושא הזה זה ידידי חבר הכנס יוסף ג'אברין. הוא בבידוד? פקקים בדרך לירושלים. הרבה עולים לירושלים אז כנראה שיש פקקים. הוא יגיע עוד רבע שעה. נחכה לו שיצטרף. אני אמשיך הלאה עם מה שאמר חבר הכנסת. בתקופה האחרונה אנחנו עוסקים בהצלת חיים. משקיעים מיליארדים בהצלת חיים. כרגע מנסים דרך החיסונים. אני לא יודע כמה עלו החיסונים אבל זה עלה הון תועפות והכול על-מנת להציל חיים. גם במה שאנחנו דנים היום מדובר בהצלת חיים. אכן זה לא נגיף אבל צר לי לומר שלפעמים זה יותר גרוע מנגיף. אף אחד לא יודע עד שהוא מגיע למקום הזה. אני קצת נברתי בחומרים. אני ממש הזדעזעתי. ראיתי לנגד עיניי

עוולה, יש פה מקום מועד לפורענות, מועד למוות מול העיניים. רואים בדוחות המשטרה שזה עולה משנה לשנה. רק ב-2019 היו 26 הרוגים. זה המדווח. הלא מדווח זה יותר. אני מתאר לעצמי. עוד יותר, כפי שהוא ציין. יש תכנית מסודרת, תקצבו, יש אומדנים.

אולי יש איזה נוהל מסוים, אני לא מכיר. אולי נשמע מהחברים שמשתתפים בזום. רק כשיש איקס הרוגים מתחילים לעשות משהו. אם יש הרוג אחד או שניים ככה זה נראה, אחרת אני לא מבין את ההתנהגות המוזרה הזאת. אנחנו רואים שהמקום הזה הוכרז כמוקד סיכון מ-2017 ו-2019. אני באמת לא מבין. ישבו, דנו, הגיעו להחלטה, ראו לנכון לקטלג ולהגדיר את הכביש הזה ובעצם לא קרה שום דבר. אני מתרשם שכל אחד זורק את הכדור לשני. אני מקווה שהיום נקבל תשובות. אם לא נקבל תשובות, אדוני ראש המועצה והגזבר, לא נשתוק

הצלת חיים זה לא סתמי. נעקוב עד שימצאו פתרון ומשאבים למקום הזה. אני רוצה לפנות לראש המועצה ולשמוע את התייחסותך לנושא. תודה לך כבוד היושב-ראש. אני מקווה שבאמת נצא היום עם תובנות ופתרונות לכביש הזה. קודם כל, אני אשים אתכם במרחב שלנו. המועצה שלנו מונה שלושה כפרים שיש להם רצף טריטוריאלי. זה ברטעא, מועאוויה,

אני מדבר על שני הכבישים. אני חייב להודות שנעשו עבודות בשני הכפרים אל סהלה ומועאוויה ובכפר ברטעא יש לנו כביש שהוכרז כמוקד סיכון. כמובן גם קודמיי ברשות פעלו להסדרת הכביש הזה. 30 שנה לא נעשה דבר בכביש הזה, כמה תיקונים פה ושם, כמה דברים פשוטים. בתקופה האחרונה, עקב ההתפתחות הכלכלית באזור שלנו ועקב פתיחות לכפר ברטעא, שהוא כמובן כפר חצוי בין הרשות הפלסטינית לישראל, הכביש הזה הפך להיות מוקד סיכון. זה כביש צר מאוד, בלי שוליים. יש מדרונות שהם מסוכנים. הרבה תאונות קרו שם. הוא לא משמש רק את תושבי הכפר, זה ציר מרכזי שלפעמים עוברים בו 30,000 ו-40,000 בשעות שיא. אנשים נוסעים לברטעא המזרחית וגם מחריש באים לכיוון ערערה וכפר ערה. זה בעצם כביש מרכזי שמשרת אוכלוסייה. אם עושים סטטיסטיקה אנחנו מגיעים ל-10,000 20,000 בני אדם שעוברים שם. בימי השיא, 30,000 עד 40,000 מבקרים במקום הזה. זה מאוד מסוכן. יש הרבה תאונות דרכים, הרבה זעם, הרבה פקקים. הגיעו מים עד נפש. פנינו לכל המשרדים. צריך להגיד גם את הטוב וגם את הרע. יש דברים שהם באו לקראתנו. הכביש הזה אושר תכנונית. ישבו ודנו בנתיבי ישראל כשהוא עבר לרשותם. הם דנו איך ייראה הכביש מבחינה תכנונית ואושר מה שיעשו. ישבנו בכמה ישיבות עם נתיבי ישראל וגם עם משרד התחבורה. בישיבה האחרונה נפל לנו האסימון.

יש לנו תקציב אבל התקציב לא מספיק. כמה כסף אושר?

אושרו 9 מיליון לביצוע. אמרתי שלא חושפים בפניי את התקציבים אז כמה צריך עוד? אמרו לי שצריך עוד 9 מיליון. רק אתמול נודע לי שצריך עוד 9 מיליון. אז שאלנו מה הפתרון? הפתרון הראשון היה שיעשו את חצי הכביש.

ריבונו של עולם, אתה הולך לחתונה, אתה נותן לחתן ללבוש חליפה ומעיל בלי מכנסיים? איך זה ייראה? זה באמת ייתפס ככלום. אז אמרו שבגלל שזה מוקד סיכון צריך לחפש פתרונות. אז למה לא חיפשו פתרונות כשישבו ותכננו את הכביש? אז עשו חצי עבודה או שלא עשו עבודה בכלל או עשו עבודה בעיניים. עשו עבודה אבל כנראה ככל שעשו והתקדמו בעבודה אני לא יודע מה קרה שם תכנונית. לכן זה בא לנקודה הזאת.

יש לי חצי כוס ואין לי את הכוס וזה כאילו לא עשינו שום דבר. כאן אנחנו באים וזועקים שהכביש מסוכן. אם אני את המצגת אתם תראו כמה תושבים עוברים שם ואיזה כפרים הוא מחבר. כמו שאמרת, אני לא רוצה שיהיו 5-10 בני אדם נפגעים אז מצילים נפש אחת כאילו הצילו את העולם כולו. ממתי אתה יודע שאושר 9 מיליון שקלים? מאתמול. אני לא מדבר על מה שחסר. לגבי מה שחסר נודע לי לפני חודש ימים. מתי אושר הדבר הזה?

מאושר כבר 3 שנים. מתי נפל להם האסימון שצריך עוד 9 מיליון?

אז מה עשו במשך שלוש השנים האלה?

אני שואל את עצמי. ישבו ב-2017 עשו תכנון שאושר. האומן היה 9 מיליון שקל. למה לא יצאו לביצוע? אני לא יודע לומר, תכף נשמע.

ישבו בשקט, הלכו לישון ואחרי 3 שנים התעוררו ואז מגלים שמה שאמרו אז זה לא. למה לא? ראו שצריכים לעשות תכנון אחר. יכול להיות שמבחינת עלויות החומרים עלו יותר. אני לא מבין למה לא

אם היו יוצאים לביצוע במיידי היו מגלים אז שיכול להיות שצריך לעשות שיפור לתכנון ואז לתקצב. זה שאנחנו שומעים על זה רק אחרי 3 שנים,

כבוד היושב-ראש. הכביש הזה לפני 5-6 שנים היה באחריות משרד התחבורה. גם כן אז אושרה העבודה. לאחר מכן הוא עבר לאחריות נתיבי ישראל ואחר-כך הוא עבר לוועדה למיקוד סיכון. לא נעשו דברים חוץ מפלסטיק פה, פלסטיק שם, מעקה פה, מעקה שם. המצב של הכביש הוא מצב קשה מאוד. כל הגורמים מתריעים שהכביש הזה מסוכן מאוד. לא די בדיבורים. הכנתי סרטון שמציג איך הכביש נראה כשהוא ריק בשעות הבוקר מוקדמות ואיך הוא נראה בשעות השיא. בבקשה, תציגו.

תראו את השוליים.

מאוד, אפילו בלי שוליים. תראו כמה עמודי חשמל מצד שמאל. יש סיבובים מסוכנים. בסיבוב הזה מישהו נכנס בעמוד חשמל. גם כן נתיבי ישראל שמו גבולות לכביש אבל בתכלס העבודה לא התחילה כי חסר כסף. אגב, את התאורה אנחנו מתחזקים. אנחנו מדברים על 1,300 מטר מהכיכר לכיכר. לא מדובר על כביש של 20 קילומטר.